היום ה-6.4.2022, ה' בניסן התשפ"ב, הנושא: הצעת צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספות השנייה, השלישית והחמישית לחוק),

יש פנייה של שירות הביטחון הכללי להכניס את רשות ניירות ערך לחוק, על מנת שיוכלו לבצע שם את ההתאמות הביטחוניות ואת כל הסיווגים הביטחוניים לחוקרי הרשות. מדובר בגוף שכיום לא ניתן להנחות דרך משרד האוצר כיוון שהוא הפך לרשות סטטוטורית בפני עצמו. על מנת שניתן לשב"כ

קצת מוזר, אבל בסדר. בגופי תשתיות משרד התחבורה הוא המשרד הרלוונטי, אבל ביחידת ביטחון של רשות מקומית - משרד הפנים. גם אתם הבנתם את זה תוך כדי תנועה.

אתם מבקשים להוסיף את תנין 16 וכריש 17 לתוספת. האם אתם יכולים להתייחס לצורך בהוספת חברת אנרגיה לישראל,

נכון. שני הגופים הבאים הם חברת שב"א שירותי בנק אוטומטיים בע"מ, וחברת מרכז סליקה בנקאי בע"מ. חברה אחת עוסקת בכל נושא הכספומטים, כסף